אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021 (מ/1385) הכנה לקריאה שנייה ושלישית (מ/1385). זה מס גולגולת. שתי הצעות חוק. ההצעה של אופיר עברה אתמול, אבל היא לא נכנסה עדיין לסדר-היום. צריך להתייחס אליה. למה היא לא נכנסה? תעלו אותה על סדר-היום, כי הצמדנו אותה. אם יש

נצרף אותה לסדר-היום עכשיו, כי הצמדנו אותה אתמול. היא לא על סדר-היום. מה אנחנו צריכים לעשות?

אם יש הסכמה שהיא תצורף לסדר-היום

לצרף, בבקשה. לכאורה היינו צריכים להגיש בקשה לוועדת הסכמות. מכיוון שסדר-היום לא צפה את

אתמול, וההסכמות הן מהיום. תזכיר לי, טמיר, מתי שלחתם את סדר-היום. לפני שהצעת החוק אושרה במליאה. עד כמה שזכור לי, גם לפני שהובאה בקשה להצמדה. היא כבר הופצה. לפני החלטת ועדת הכנסת. אתמול עברה הצעת חוק ממשלתית לגבי עובדים זרים, להוריד את המס אצלם. באו אופיר כץ וקטי שטרית, שאתמול ייצגה אותו באיחור, וגם שם היה צריך את ההסכמה של החברים מהאופוזיציה ומהקואליציה כדי להעלות, כי היושב-ראש כבר העלה את זה. הם עשו הצמדה. החוק שלהם, אגב, הוא עוד לפני התזכיר. אתמול העברנו את זה בקריאה ראשונה, והיום זה צריך לבוא לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק הממשלתית הגיעה, והצעת החוק של אופיר לא הספיקה להגיע. אומר היועץ המשפטי, שאם תהיה הסכמה שלכם בוועדה, שההצמדה בעצם תימשך, כי כבר נעשתה הצמדה, נדון גם בזה ונעביר גם את זה לקראת שנייה ושלישית. רק בגלל הנסיבות הספציפיות שקרו. במצב רגיל, הייתי מבקש לפנות למזכירות הכנסת, לוועדת הסכמות וכדומה.

שסדר-היום התפרסם בשתיים ועשרה, ובקשת ההצמדה הגיעה אלינו אחרי כן, כל התהליך כבר קרה אחרי שסדר-היום הופץ, ולא ניתן היה לפנות לוועדת הסכמות. במקרה הזה, לא הייתה לזה תכלית, ואני חושב שבמקרה הספציפי והמאוד חריג הזה, אפשר לעשות את זה. בשביל זה צריך את ההסכמה שלנו? אני חושב שזה נכון שתהיה הסכמה של כל חברי הוועדה, כי זה בעצם הוספה לסדר-היום. יש לך את ההסכמה שלנו, רק בגלל שזה אופיר. אם מוסיפים את זה לסדר-היום, אני מוציא עדכון לסדר-היום ומכליל את הצעת החוק הזאת. מי מציג את

החוק? שלום אדוני, אני סמנכ"ל גורמי הייצור במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. אני זומנתי לוועדה וזה חוק של שר האוצר. אז שר האוצר צריך להציג. אני לא רוצה שהחוק ייפול אם לא. ראיתי ששר האוצר בדרך, הוא לא נופל. אין בזום מישהו מהאוצר? בזום נמצאת טלי ארפי. שלום, אפשר להציג את החוק? בבקשה, שם ותפקיד לפרוטוקול. אני מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל קובע כי מעסיק של עובד זר, יוטל עליו היטל זר בגין ההכנסה של העובד בשנת המס. שיעור ההיטל הוא 20%, אבל ישנם ענפים אחרים שיש עליהם שיעור היטל שונה. בענף החקלאות הוא עומד על 10%, אבל תיקון שנעשה בשנת 2016 בעצם קבע שמשנת 2016 ועד ה-31 בדצמבר 2020, יהיה פטור מהיטל. כרגע מוצע להאריך את הפטור בשנתיים נוספות.

מישהו רוצה להתייחס? חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, את הצעת החוק הזאת הגשנו אני וחברתי קטי שטרית, בעקבות פניות שקיבלנו גם מחקלאים וגם מגופים ומארגונים שקשורים בעניין העובדים הזרים בחקלאות. יושב-ראש המועצות האזוריות, שי חג'ג', דיבר על כך שבסוף השנה מסתיימת הוראת השעה לפטור ממס מעסיקים על העובדים הזרים. הגשנו את הצעת החוק להאריך את הפטור לחמש שנים. כשפנינו לשר האוצר, לשמחתי זכינו לאוזן קשבת, והוא הסכים לכך שצריך לחזק את החקלאות במיוחד בתקופת הקורונה. הנוסח שלהם הוא לשנתיים, וזה בסדר גמור. זה נותן פתרון לחקלאים ואני מברך על כך.

תודה רבה. אלכס,

קודם כל, אני חושב שזה צעד חשוב, אבל זה חצי צעד. יש עוד פעולה שחייבים לעשות, ואני מבקש להכניס את זה כהסתייגות ביטול האגרה של רשות האוכלוסין וההגירה על העסקת עובדים זרים. מדובר בסכום של 7,000 שקלים, שזה שווה ערך לשכר חודשי של עובד. זה הופך הרבה מאוד מוסדות, כמו בתי אבות, למשל, לגירעוניים בגלל זה. אם אנחנו כבר עושים את זה, אני מציע שכאן בוועדה נשלים את הצעד. לכן אני מבקש להכניס את זה כהסתייגות, אדוני. אני מבין שיש תקנות לאחר מכן.

אם אני מבין, הכוונה של חבר הכנסת קושניר, היא לתקן את החוק.

אני רציתי להעיר שסכום האגרות שמשלמים החקלאים לרשות האוכלוסין, הוא 1,800 שקל לשנה, כלומר בסביבות 150 שקל לחודש. אבל החוק הזה לא מתייחס רק לחקלאים. איציק דניאל מהאוצר גם רוצה לעשות סדר בעניין. אסף ממשרד החקלאות, בבקשה תבהיר. רק להבהיר,

כפי שאני מבין אותו, ותקנו אותי אם אני טועה, לא מדבר רק על חקלאים.

החוק מדבר על כל העובדים הזרים, כולל בתחום הסיעוד.

זה נושא אחר. אלה התקנות הבאות בסדר-היום בנושא של האגרות. בנושא הזה, זה רק מס מעסיקים של החקלאות. איפה כתוב שזה רק בנושא החקלאות? זה בנושא הבא. אתה בטוח?

הנושא הבא עוסק בעובדים זרים בתחום הסיעוד. אני רוצה להבין. ברגע שאנחנו מעבירים את החוק הזה, החוק הזה לא יחול על עובדים שהם לא בסיעוד?

כמה זה היטל מס על עובדים בסיעוד? לבתים פרטיים זה אפס, נראה לי. יש אגרה לעובדים זרים, אין היטל. אנחנו רוצים לדבר על ביטול האגרה. אני מבין. אני מסתכל על החוק, ואני לא רואה בו שום מילה על חקלאות. כתוב בהצעת החוק: תוכנית להבראת הכלכלה וכולי. אין פה שום מילה על חקלאות, ויש סעיף אחד. איפה כתוב שזה חקלאות בחוק עצמו? איציק דניאל, אתה רוצה להסביר?

כתוב שמס מעסיקים לחקלאות יעמוד על 10%. ב-2016 תוקנו ה-10% לאפס, ונקבע שזה יהיה עד סוף 2020. לכן, מה שמתקנים בהצעה הזאת זה רק את התאריכים. בסיעוד, עד כמה שאני יודע, גם ככה הם נמצאים באפס ללא מגבלת זמן. כאן מתקנים את מגבלת הזמן לחקלאות.

בסדר, אלכס?

יש עוד הערות למישהו? אייל, בבקשה. כן. שתי הערות לגבי הארכת תקופת הוראת השעה בשנתיים בנקודת הזמן הזאת. ראשית, מכיוון שהכנסת החליטה על התפזרותה בלילה שבין ה-22 ל-23 בדצמבר, יחול סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, שזה אומר במקרה של הוראת השעה, שהיא מקבלת הארכה אוטומטית עד לקראת סוף יוני. הערה נוספת שמתקשרת להערה הזאת, אומרת שקביעת הוראת שעה לשנתיים, יכולה גם לכבול את ידיה של הממשלה הבאה בקשר למדיניותה הכלכלית,

אני יכול להציע, אם זה מקובל על חברי הוועדה, לקצר את התקופה בשלב הזה לשנה אחת. זה נראה לי משהו יותר מידתי בנסיבות הנוכחיות. אני אגיד לך איפה הקושי שלי עם מה שאתה אומר.

הבעיה היא שהפקידים תמיד נשארים, אז אנחנו לא כובלים את הידיים שלהם. אפשר לקבוע שנה עם הארכה. השר יחליט להאריך בצו לתקופות נוספות. זה לשיקול הוועדה. אני חושב שזה יפגע בהיערכות. בכל זאת, זה ענף מורכב ולהגיד להם לבוא כל שנה, זה יפגע בחקלאים עצמם ואיך הם יתייחסו לזה. זה גורם להם לחוסר ודאות לפרק זמן שהוא מאוד מאוד קצר. חשבתי שצריך לתת את זה לחמש שנים, כדי שיהיה להם זמן איך לתכנן את עצמם. בואו נתפשר על שלוש שנים. הוראת השעה שפקעה בסוף השנה הייתה באמת לחמש שנים, רק שהיא נחקקה כשהייתה כנסת - - - אני לא חושב שתקום ממשלה שתגיד: אנחנו נבטל את זה.

מי מקריא? שיר, את מקריאה? תודה רבה.

יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה),

התשפ"א-2021 (מ/1385) הכנה לקריאה שנייה ושלישית (מ/1385). תיקון סעיף 2. בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016,

2,

ט"ז בטבת התשפ"א, 31 בדצמבר 2020, יבוא ז' בטבת התשפ"ג, 31 בדצמבר 2022". תודה. עמית יפרח מתנועת המושבים רצה להגיד כמה מילים, בבקשה. שלום לכולם, שלום אדוני היושב-ראש, קודם כל, אני שמח על ההחלטה. ללא ספק, אירוע שמבחינת החקלאות היינו חייבים לעבור אותו. אם וכאשר לא היינו עוברים, המס הזה היה מס מיותר, בטח בתקופת הקורונה שבה החקלאים עומדים בחזית אספקת המזון. היינו חייבים לקבל את ההארכה. אנחנו ביקשנו הארכה לחמש שנים, מאותן סיבות שאופיר דיבר עליהן, על הצורך לייצר ודאות באמצעי הייצור שנותנים לחקלאים, ולייצר יכולת לתכנן את המשק החקלאי בצורה הרבה יותר ודאית. היות וזה מה שהוסכם, אנחנו מברכים את שר האוצר על העזרה ועל התמיכה, את שר החקלאות שעזר, את משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, שהיה חלק מהעניין, את קטי ואופיר, שהובילו את הצעת החוק הפרטית ונרתמו מייד למאמץ.

בשם חקלאי ישראל ובשם מרכז המועצות האזוריות אני מודה לכל מי שעסק בדבר. תודה רבה. אני מודה לך מאוד. אנחנו נעבור קודם כל להצבעה על המיזוג בין הצעת החוק של חברי הכנסת אופיר כץ וקטי קטרין שטרית,

להצעת החוק הממשלתית שנקראת: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021 (מ/1385) הכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי בעד המיזוג? הצבעה המיזוג

דבר שעד היום לא התאפשר להם בגלל מכסה של 2,000 עובדים למוסדות הסיעוד של משרד הבריאות. למעשה,

היטלים וכולי. הנושא שמונח על שולחנכם הוא אחד ממסכת שלמה של אישורים,

גם פיקדון אושר בוועדת העבודה והרווחה, גם היטל, כמו שציינה שושנה, נקבע על ידי משרד

רציתי לומר שמשרד הבריאות מסר לנו שיש 250 בתי חולים, מוסדות סיעוד שעונים על ההגדרה הזאת. זה נחמד, אבל שאלתי למה כסף.

נגיד שבאופן

הרי ברור לך שזה מתגלגל למטופלים עצמם. אין כסף יש מאין, ובסוף זה מתגלגל להורים שלנו ולאוכלוסייה הבוגרות, שחלקה לא מסוגל אפילו לשלם את העלויות הנלוות

השאלה היא האם 2,500 המשרות האלה יאוישו על ידי עובדים ישראליים. זאת שאלה. הטיעון השני שהבאתם הוא עלות לאותו מטופל, אותו קשיש שנמצא

ישראלים לא רוצים להחליף חיתולים לזקנים ולטפל בהם.

האבטלה הזאת בקרב הישראלים, אין בינה לבין תעסוקה בשוק הסיעוד דבר וחצי דבר. הזכירו קודם שיש 250 מוסדות, ואני רוצה להיות הפה של עשרות אלפי קשישים שגרים במוסדות, וסובלים מזה שאין ידיים עובדות שמטפלות בהם. במשך שמונה שנים

כלומר, תשלם לו משכורת 13 ותדאג לו למגורים. מאיפה אני אמור לעשות את זה?

אף מנהל לא יוכל להעסיק את המטפלים האלה, הקשישים ייפגעו

שיתמחרו את זה ויגידו לי שזה עולה 300 שקלים,

שלומית, בבקשה. יש עוד כמה היבטים שרצינו להבין מבחינת התקנות. אנחנו מדברים על כוח עזר, ואם אני מבינה נכון, הכוונה לסיוע לצוות הרפואי והסוציאלי, נכון?

מה אני אגיד למשפחות אחר כך? רוב הדיירים האלה הם דיירים במימון משרד הבריאות.

שאני יכול להגיד להם לשלם עוד 10,000 שקל לשנה אגרה. משכורת 13. מה אני אגיד להם,

שושנה, על מי עוד יחולו התקנות

מהבחינה הזאת, על מי יחולו התקנות? רק על מי שבפיקוח משרד הבריאות? התקנות האלה יחולו רק על בתי אבות בפיקוח משרד הבריאות. יש סעיף נוסף בהחלטת הממשלה, שאומר שעד 500 מתוך 2,500 אפשר להביא גם למחלקות סיעודיות בפיקוח משרד הרווחה, אבל זה בכפוף להמלצות צוות והחלטת ממשלה חדשה.

אני הייתי ממליץ לשלוח

למרות שהשרים שלנו בעד, אני חושב שלטובת העניין תעשו שיעורי בית ואם צריך ועדת הסכמות, אני מאמין שדבר כזה בוועדת

תעשו שיעורי בית להביא את זה בתחילת השבוע,

ברגע שתביאו את זה, אנחנו נדאג שזה יהיה מיידי,

ולא יתעכב. מזכיר הממשלה צריך לפנות.

פרוצדורה ידועה. פרוצדורה שצריך לעשות אותה. אני רוצה להודות לכולם, וצר לי שלא באו מספיק מוכנים לעניין. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:30.